צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט. הנושא כל כך דרמטי, כל כך כואב, כל כך מזעזע,

לתפיסה.